שלום, בוקר טוב לכולם,

הדיון היום יעסוק בעניין סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות). אני אתן את זכות הדיבור קודם כל לתמי להציג בפנינו קצת את הצד המשפטי, את